לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה היום של הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות,

מאוד חשוב שדן בסוגיות העומק שהן מרכיבות בסופו של דבר את תמונת המצב של סיבות עמוקות יותר שמביאות לעלייה ברמת הפשיעה והאלימות בחברה